(מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף

ברוכה הבאה. בבקשה, אדוני המנכ"ל. אנחנו חווינו לפני כשבועיים הדבקה, שהיו 15 עובדי כנסת ועובדי משמר שנדבקו מהאומיקרון, והיינו על סף כמעט סגירת הכנסת מבחינת הרצף התפקודי שלה. היו לנו כ-133 עובדים, ביניהם עובדי משמר, שהיו בבידוד. בנוסף, היו במעטפת בערוץ הכנסת ומוועדת בחירות מרכזית, הגענו לקרוב ל-180 אנשים בבידוד. סך כל עובדי הכנסת פלוס עובדי משמר יש כ-800 עובדים, יועצים פרלמנטריים ועובדי כנסת סך הכול כ-1,300 נוכחים קבועים בבניין. בנוסף אליהם יש ערוץ הכנסת ועובדי ועדת בחירות מרכזית. שרשרת ההדבקה לא ברורה לנו עד הסוף,

קיימת הערכה, שאחד העובדים הלא מחוסנים הוא שהתחיל את שרשרת ההדבקה בחדר כושר. זו אחת הסברות. אנחנו רוצים את התווך הזה של שבעה ימים לבדיקת PCR, לצמצם למספר ימים קטן יותר. אנחנו רוצים שלושה ימים נטו מבדיקת ה-PCR. זה אומר סך הכול ארבעה ימים לא כפי שנמסר במסמך, שלושה ימים סך הכול. כלומר אנו מדברים על לא מחוסנים שנדרשים לבדיקת PCR. היום לפי התקנות, בדומה למה שקורה בשירות המדינה, הדרישה למי שאינו מחוסן אחת לשבעה ימים להציג PCR בכניסה למשכן, ללא קשר לחשיפה. זה תחליף תו ירוק, הצגת PCR. התקנות כפי שהונחו בפניכם הן שינוי גם ממה שקורה בנציבות שירות המדינה בגלל הייחודיות של הכנסת ובגלל כניסה רבה גם של מוזמנים מבחוץ וגם של ריבוי עובדים, והתיקון שהוצע הוא במקום שבעה ימים שלושה. אומר עכשיו המנכ"ל, לאחר חשיבה נוספת הוא מבקש שהבדיקה שתוצג בשער תהיה לא אחת לשבעה ימים אלא אחת לארבעה ימים. כלומר תאריך הבדיקה יהיה תקף ל-96

אנחנו רוצים לרדת משבעה ימים לארבעה ימים, כדי שהבדיקה תהיה תקפה יותר ותמנע כניסת תחלואה למשכן. גם ביחס לזה, יחול הסעיף הכללי שקבענו אותו בפעם הקודמת בכלל 3 שאומר שהמנכ"ל יהיה רשאי להורות שבדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם נעשתה תוך פרק זמן שונה מארבעה ימים אם זה קיבל אישור המנכ"ל לאחר התייעצות עם רופא הכנסת. כך שייתכן שיהיו חריגים. כלומר כל חריג עולה אליך ואתה מאשר? אם אנחנו חורגים מארבעה ימים וזה לבקשת גם יושבת-ראש הוועד. יש עובדים שמסיבות כאלה ואחרות אינם יכולים להתחסן, סיבות אובייקטיביות, ו/ או לא בהסדר עבודה שמאפשר להם גם עבודה מהבית. אותם נצטרך לראות איך אנו פותרים את הסוגיה של מעבר לארבעה ימים. בהיוועצות עם רופא הכנסת אני כמנכ"ל הכנסת נוכל להחריג את ארבעת הימים האלה. זה פותר את הבעיה שהעלית ביחס לעובדים. בבקשה, הודיה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זה מסוג הדברים שאנחנו כן רואים עין בעין עם המנכ"ל. גם הסיבות הבריאותיות וגם השמירה על הרציפות התפקודית ברור לנו, מאחר שמדובר בהחמרה ביחס למדינה, ואני אישית מלווה אישית כמה עובדים שמסיבות מוצדקות לא יכולים להתחסן ואנו מודעים לתורים הארוכים שיש להיום לבדיקות. כדי לא להקשות יתר על המידה, ניסינו בימים האחרונים לראות מה אפשר לעשות. אציין ש-28 עובדים מתוך עובדי הכנסת לא כולל משמר הכנסת, הם לא מחוסנים. 13 מתוכם יכולים לשלב עבודה מהבית, כך שארבעה ימים יאפשר להם, גם אם הם ביום החמישי לא מגיעים, זה לא בהכרח יציב להם בדיקה נוספת המצריכה עוד שעות של עמידה בתור. כדי לא לפגוע במטרה הבריאותית אבל כן להקל פרוצדורלית, רצינו לראות, אז שני הדברים שהמנכ"ל הציג, ואין לי מה להוסיף.

רק אוסיף עוד מילה זה חל ביחס לעובדים, ובדומה לפעם הקודמת שיצא מכתב מטעם המנכ"ל ביחס ליתר באי הבית יועצים פרלמנטריים ומוזמנים אחרים, באמצעות מכתב, לאחר שהתקנות האלה יאושרו על-ידי הוועדה זה יוחל גם על יתר המוזמנים שלא יכולים להציג תו ירוק וצריכים להביא PCR, הם יצטרכו להציגו אחת לארבעה ימים. התייחסות חברי הכנסת.

קודם כל, גם המוזמנים שהיועצת המשפטית אמרה - אין להם ועדת חריגים אחרת. ארבעה ימים זה קבוע, גם אם הוא אורח קבוע לדיונים, וזה גם פותר לאנשים עם מוגבלויות שיש להם בעיה גם בתורים. זה מה שהמנכ"ל הזכיר. במקרים חריגים בהיוועצות עם רופא הכנסת נתיר לעשות את הבדיקה בתדירות שונה מארבעה ימים. למה לא מביאים בדיקות לפה? החל מהיום ניתן יהיה לבצע בדיקות אנטיגן בכנסת, ממוסדות, אבל יהיו מסויגות לחברי כנסת או עובדים שבאו במגע עם מאומתים והם חיוניים לרציפות התפקודית של הכנסת. עוד אפשרות תהיה, שרופא הכנסת קיבל החלטה, שהם יוכלו לעשות את בדיקות האנטיגן במשכן.

יהיה לחברי הכנסת ו/ או עובדים שרלוונטיים לרציפות התפקודית או שהרופא החליט שחייבים בבדיקה מקומית. עובד כנסת שנחשף למאומת מהכנסת או מבחוץ. הרי כל העובדים הם חיוניים לכנסת. למשל, עובד שנחשף למאומת והוא בבית, וצריך לנסוע לתחנה של מד"א לא יוכל להגיע לכנסת להיבדק כי זו תחנה קטנה. מי שיבצע את הבדיקות זה הפרמדיק או איש מד"א בעיקר הפרמדיקים שמאיישים את הכנסת לצורך חלילה אירוע בריאותי. זו תחנה קטנה שתהיה מסויגת לכל מה שאמרתי. בדיקות PCR לא נמצאות פה.

אין אפשרות להביא אותן. ענבר בזק, בבקשה. אני רוצה לסייג משהו לגבי בדיקות האנטיגן. לפני שבוע הייתי באירוע הדבקה אצלי בבית. ילדים עם סימפטומים. עשינו אנטיגן. יצא אחד חיובי, אחד שלילי. ואז הלכנו לעשות PCR. זה שיצא חיובי באנטיגן, יצא שלילי ב-PCR והפוך. האנטיגן מאוד לא מדויק. לשים לתשומת ליבנו שאנשים עושים את האנטיגן וחושבים שזה מדד מדויק, לא הייתי סומכת על זה. לגבי יועצים בהגדרתם אינם עובדי כנסת. האם הם יקבלו אותם תנאים והנחיות כמו חברי הכנסת? האם אותם נהלים שאנחנו קובעים לגבי חברי כנסת ועובדי כנסת, חלים גם על היועצים? ברגע שהחלנו על כל באי המשכן בדיקת PCR של שלושה או ארבעה ימים זה חל גם עליהם אוטומטית. לגבי אנטיגן, זה עובד שחיוני לרציפות תפקוד הכנסת, חברי הכנסת ו/ או החלטה של הרופא. רופא הכנסת או קצין הכנסת יוכלו - כל מי שחיוני. אני לא נכנס לקטגוריות של אוכלוסיות בתוך הכנסת. יועצי הח"כים הם חלק מהסיעה של חבר הכנסת שהוא חיוני. הם לא נקראים עובדי כנסת. זה לא חלק מההחלטה עכשיו, בדיקות אנטיגן. שואלים את האמירה שלך. גם היועצים וגם העובדים זה לא אוטומטית, וכל מי שמגיע חייב שיהיה לו תו ירוק - אחרת לא יוכל להיכנס להתחברות דרך מסופי משרד הבריאות. התנאי הוא שהם יהיו חייבים בתו ירוק.

אנחנו מבקשים בשיקול שלכם על חיוניות של תפקוד הרציף של המשכן, לקחת בחשבון את היועצים של חברי הכנסת כי זה חלק אינטגרלי מהפעילות של חברי הכנסת עצמם. בבקשה. אני מעריכה וחושבת שנכון לעשות את המהלך הזה כדי לשמור על הבריאות של כולנו וגם על התפקוד. אני חושבת שמן הראוי, שהכנסת תאפשר את הבדיקה גם בתוך מרפאת הכנסת,

למשל, אם נדבר על חברי הכנסת או על היועצים שבעיניי מאוד חיוני שיהיו במשכן או שיהיו יכולים לתפקד על יד חברי הכנסת, אם נדבר על כל ארבעה ימים, בזמן שהם נמצאים כאן, בסוף השבוע לא יוכלו לעשות את הבדיקה, אני חושבת שכדי שהם יצליחו לתפקד הם צריכים לעשות את הבדיקה הזאת. במיוחד אלה המרוחקים ואין להם אפשרות לצאת ולעשות את הבדיקה בקופות חולים או במקומות אחרים צריך למצוא מנגנון שיאפשר להם לעשות את הבדיקה הזאת. המנכ"ל דיבר לגבי בדיקות אנטיגן בכנסת, שיבוצעו לכאלה שנחשפו לחולה מאומת. לגבי בדיקות PCR זה משהו אחר. הן לא יכולות להתבצע בכנסת כי היא הרבה יותר מורכבת. פה המנכ"ל מבקש להקטין את טווח הימים שבהם הבדיקה תהיה תקפה במקום שבעה ימים לארבעה ימים. אני מבינה, אבל מצד שני, אולי צריך לעשות הסדר שיהיה במקום קרוב כדי שיתאפשר להם להיות נוכחים בעבודה. אני מדברת על עצמי יש לי תו ירוק.

אני נמצאת פה מיום ראשון או מיום שני עד רביעי בלילה, ובחמישי אם אין לי תו ירוק, אני עושה את הבדיקה, ארבעה ימים ביום שני אני צריכה לעשות עוד בדיקה. איפה אני אעשה אותה? אני צריכה לצאת ב-06:00 בבוקר. הכנסת לא יכולה לעשות בדיקות PCR. אבל אנטיגן אתמול עשיתי בדיקה כזאת ושאלתי למה אין בקרבת הבית שלי בעוד מקום. אמרו שמשרד הבריאות במוסדי צריך לאשר כל מקום. הכנסת היא מאושרת לזה? הכנסת מאושרת כמקום מורשה לבדיקת אנטיגן. בגלל שזו יחידה קטנה, אנחנו נבדוק במסורה מי יכול להיבדק. זו לא תהיה בדיקה המונית. עם מי נעשה את ההתקשרות הזאת - יש לנו עוד בדיקות משפטיות לעשות לגבי הדבר הזה,

נושא ההתקשרות, מי הגורם המתאים לזה, איך זה צריך להיעשות. ברגע שתחילו את הדבר הזה ובדיקות אנטיגן תהיינה זמינות בכנסת, אני מבקש לקחת בחשבון גם את היועצים הפרלמנטריים. בעניין התפקוד הרציף של המשכן אין לי ספק שהם חלק מאוד חשוב ומשמעותי. בבקשה. אני רק דואג למנכ"ל הכנסת כי אנו רואים את הקטסטרופה ואובדן השליטה של הממשלה בתורים הענקיים. בכלל מאבדים שליטה עם הקורונה. המדיניות שהם רוצים, לפי מה שאני מבין מהתקשורת, לצמצם את הבדיקות, שלא יבואו אליך בטענות. אני דואג לך כמנכ"ל כי הכול שם לא ברור. הם בעצמם לא מבינים מה צריך לעשות, אז תראה שזה בהלימה עם המדיניות של הממשלה, שתהיה מדיניות כזו. אם אתה מקשיב טיפה אתה מבין כולם מבינים מה צריך לעשות ודווקא פועלים, גם בממשלה. מקבלים החלטות תוך כדי תנועה. הדברים משתנים כל הזמן. רק חמור לא מתאים את עצמו. אין אזרח בישראל שמבין מה המדיניות. אני אספר לך משהו. אני אתמול כמוך הלכתי לעשות בדיקת אנטיגן. היו הרבה אנשים בתור. כולם הבינו מה צריך לעשות.

חיכיתי עשרים דקות לוודא שהיה שלילי.

נסעתי. תוך כדי נסיעה אני מקבל תוצאה חיובית. אנטיגן. קודם כל נכנסים לבידוד, נוסעים לעשות בדיקת PCR. עשיתי את זה, קיבלתי תוצאה שלילית. ברור שהמערכות לא ב-100% ודאות, והדברים משתנים כל הזמן, אבל אנחנו לא בדיון על מדיניות הממשלה. אנחנו מסיימים את סדר-היום של הוועדה ליום זה. בוא נצא אתה ואני לרחוב. נשאל עשרה אנשים. נשאל עשרה אנשים אם הם יודעים מה צריך לעשת כשנכנסים לבידוד. אם אחד יודע מה צריך לעשות, שבוע שלם אני מצביע בעד. אתמול הייתי צריך לעשות בדיקת אנטיגן. התקשרתי למספר אנשים שמבינים, גם מישהו ממשרד הבריאות. התקשרתי לאחד הרופאים. אמרתי: פעם אחרונה שנחשפתי לחולה היה לפני ארבעה ימים. לא ידע מה לענות אמר שיבדוק לי. התקשר למישהו אחר, גם ההוא לא ידע לענות. מאשדוד לכיוון שדה התעופה, 40 דקות, אחרי שסיימתי חזר אליי ואמר שאחרי בדיקות,

עניתי שכבר קיבלתי תשובה שלילית. אז אל תגיד שכולם מבינים.

השאלה למי פנית. פניתי לרופאים. לגבי בקשת מנכ"ל הכנסת יש פה תמימות דעים. נקריא. כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה) (עובדי הכנסת) (תיקון). בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31, 32 ו-41 לחוק שירות המדינה,

התשי"ט-1959, קובעת ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה: תיקון סעיף 1. 1. בכללי שירות המדינה (מינויים)(מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה) (עובדי הכנסת), התשפ"ב-2021, בסעיף 1 אחרי פסקה (2) יבוא: 2א. בסעיף 3א, במקום שבעה ימים יבוא ארבעה ימים.

מי נמנע?

ההחלטה התקבלה פה אחד. התקנות נכנסות לתוקף עם הפרסום. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:25.